סעיפים 16(1), (3) ו-(4), 17 ו-20(ד) ו-(ה) (סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה להבטחת

אנחנו פותחים את הדיון. על סדר היום סעיפים 16(1), (3) ו-(4), 17 ו-20(ד) ו-(ה), סכום שאינו מובא בחשבון כהכנסה להבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי. הסעיף הזה, אנחנו נשמע את הפירוט

אז אתם מסירים את ההסתייגויות שלכם. יש עתיד משאירים את ההסתייגויות לסעיף הזה?

מסירים גם? אנחנו תומכים בסעיף הזה בגדול. חד"ש-תע"ל, אתם גם מסירים הסתייגויות? הכול זה הטבות. טוב, מסירים אבל משאירים זכות דיבור. אני אכתוב לכם הסתייגויות לדיבור.

לא ויתרנו על זכות הדיבור. אנחנו נצטרך להצביע על כמה הסתייגויות. למה? על מספר ההסתייגויות כדי שיהיה לכם זכות דיבור. בקשת רשות דיבור אני לא יכולה לרשום עליהן. אני מבקש שתצביע על כל ההסתייגויות. תשע הסתייגויות ביש עתיד. את יודעת מה, בואו נצביע על ההסתייגויות. בדיון בתחילת השבוע,

ביקשת לבדוק את האפשרות להוריד את הקיזוז בכלל ל-11,000 אימהות שנמצאות במסלול מזונות. אתה ביקשת מהביטוח הלאומי לבוא ולהגיד לך כמה כסף עולה רק הקיזוז של האימהות שנמצאות במסלול מזונות, 11,000 אימהות שאפשר לחסוך להן את הקיזוז הזה לגמרי במסגרת של החוק הזה. זה לא במסגרת של החוק הזה. זה בדיוק במסגרת של החוק הזה, אדוני. אדוני היועץ המשפטי של הביטוח הלאומי, זה במסגרת החוק הזה או במסגרת חוק אחר? עו"ד שרית דמרי מהלשכה המשפטית בביטוח לאומי. כפי שציינו, הנושא של קיזוז במזונות הוא נושא נפרד. הוא מורכב. אנחנו כאן הצענו שלאחר אישור חוק זה נבוא בפניכם ונדון באופן רחב על הנושא של מזונות. של מזונות, על זה דיברנו, נכון. חשבתי שאני כבר לא זוכר טוב. נעשה דיון על העניין הזה. בלי קשר לדיון שתעשה בנושא הזה, אדוני, הנושא של המזונות נמצא בתוך הדיון היום. הוא מופיע בהגדרת החוק.

הנושא של מזונות להורה עצמאי נמצא בהגדרת החוק שאתה דן בו היום,

ובא הביטוח הלאומי ביום שני ואמר שיש בסך הכול 11,000 אימהות שהולכים לקזז להן 25% מקצבת מזונות שזה מימון ביניים. אנשי משרד האוצר הודו שמדובר במימון ביניים. ביקשת לדעת כמה הסכום שווה ל-11,000 נשים. הסכום לדעתי, מהבדיקה שאני עשיתי ושלחתי לך לבקשתך מסמך בנושא הזה, לא עולה על 10 מיליון שקלים לשנה. אפשר לחסוך את הכסף הזה. אפשר לא לקזז את מימון הביניים של הילדים, אדוני. אתה ביקשת עוד נתון אחד. אתה ביקשת לדעת גם למה לא נותנים מזונות לשלושה ילדים ומעלה. אני מנסה פשוט להזכיר לך איך הלך הדיון. על כל הדברים האלה אנחנו נדון. אתה חושב שוועדת העבודה והרווחה נסגרת בשבוע הבא? לא. מי שקורא את הנושא של הדיון היום, נושא המזונות נמצא בדיון היום,

אתה יכול לקרוא את החוק. אתה יכול רגע להסביר איפה זה מתייחס למזונות?

אני מסתפק בתשובת היועצת המשפטית של הביטוח הלאומי שאמרה שזה לא שייך. זה לא שייך לעניין?

כתוב "סכום שאינו מובא בחשבון להכנסת הבטחת הכנסה ותשלום מזונות עבור הורה עצמאי". מה זה תשלום מזונות עבור הורה עצמאי אם לא זה? זה בדיוק הדבר הזה, אדוני. מה שמציע רן מלמד זה שינוי מהותי בקצבת המזונות. לבטל את חישוב ההכנסה מזכאיות מזונות זה שינוי משמעותי בקצבה וזה משנה את התכליות שלה. אני מבינה את הטענה. יכול להיות שמדובר בסכומים לא גבוהים אבל כן זה שינוי מהותי ומשמעותי. אבל את לא יכולה להגיד שזה לא קשור לחוק הזה. אמרת שזה לא קשור לחוק הזה.

לא, זה לא קשור.

אני הבנתי בדיוק מה קורה. אתה צודק ואנחנו בעזרת השם אחרי התקציב, אני כבר מודיע למנהלת, אני רוצה לכנס דיון בעניין של המזונות. נעשה דיון על זה. עכשיו אנחנו בהצבעה על חוק התקציב. אני מבינה שהייתה כאן בקשה של היו"ר, ספציפית.

כן, לקבל נתונים. אתם מכינים לו?

לקראת הדיון אני מבקש את כל הנתונים שרן אמר. זה מופיע בפרוטוקול.

אני ביקשתי. בטח שביקשתי. דיברנו עם הוועדה. עקב הלחץ של הנתונים לחוק ההסדרים אנחנו לקראת הדיון הבא נכין את הנתונים כמו שצריך, אבל מדובר על חוק המזונות, לא על החוק שכרגע דנים,

כן, בסדר, זה מה שדיברנו. עכשיו אני רוצה לגשת להצבעה על ההסתייגויות. אני מעירה, ההסתייגויות נמצאות בטאבלטים. אני לא אקריא כי אני יודעת שהן בפניכם.

לא, הם לא מסירים כי הם רוצים שנצביע. אנחנו צריכים - - - להעלות למליאה.

יש לנו תשע הסתייגויות. אנחנו מצביעים על כל סריה של הסתייגויות ביחד, תשע הסתייגויות של יש עתיד. אני רוצה להוסיף משהו לדברים של רן. אני מאוד מבקש למרות שזה אחרי התקציב, שתגיעו להסכמות. אנחנו הצלחנו בתקנות של הוראות שעה לשפר את מצבם ולא לקזז, כי זה אחד הדברים הכי כואבים. אם לא נצליח, אני מציע שהוועדה תביא הצעת חוק. אנחנו נדבר על זה. הוא צודק. זה אולי 12 מיליון שקלים וזה משנה את חייהן של הרבה מאוד. כן, אז אנחנו בעזרת השם נקיים את הדיון. המנהלת תקבע תאריך ונקיים את הדיון.

יש לנו תשע הסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 16 ולסעיף 20 שהקראתי לפסקאות. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו והן יעלו למליאה. נכון. סיעת העבודה הגישה לסעיפים 16 גם חמש הסתייגויות. הם רוצים להעלות את השיעורים עד גובה השכר הממוצע שם. מי בעד ההסתייגויות של העבודה? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו. גם הו יעלו למליאה. גם הו יעלו למליאה. ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל, גם יש להם חמש הסתייגויות. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? 3. מי נגד? 5. הצבעה לא אושר ההסתייגויות הוסרו ויעלו למליאה.

עכשיו אנחנו ניגשים להצבעה לעצם הצעת החוק כפי שהקריאה היועצת המשפטית לוועדת העבודה והרווחה.

הצבעה אושר פה אחד אושרה הצעת החוק. תודה רבה לכל החברים בקואליציה ובאופוזיציה שביחד הביאו את ההטבה הזאת לנזקקים. הישיבה ננעלה בשעה 14:24.